בוקר טוב לכולם, אנחנו מוכנות ומוכנים לפתוח את הדיון המיוחד הזה לכבוד היום המיוחד בנושא ההתמודדות של חולי ומשפחות חולי סרטן. הישיבה הספציפית הזאת המשותפת של ועדת זכויות הילד וועדת החינוך